הנושא: אלפי נשים בהיריון שהפכו מובטלות בתקופת משבר הקורונה לא יהיו זכאיות לדמי לידה או אבטלה. בשבוע שעבר נחשפנו לאיזשהו עיוות שמהווה בסופו של דבר פגיעה כפולה בנשים בכלל, אבל בעיקר בנשים שתצטרכנה ללדת בחודשים הקרובים.

פעם אחת הן לא עובדות, מקבלות 70% מההכנסה. אחר כך 70% כאשר ייחשבו להן את דמי הלידה, יחשבו להן את ה-70% מתוך ה-70%. משיחה שקיימתי גם עם מנכ"ל הביטוח הלאומי, הבנתי שיש נשים שאפילו יהיו זכאיות לפחות מזה. אנחנו דרשנו לתקן את העיוות הזה,

אנחנו מקיימים את הדיון היום. לשמחתי הרבה, יכול להיות שאנחנו נשתמש בזה כשיטה. העלינו את זה על סדר-היום. קבענו את הדיון. בינתיים אני מבינה שהנושא נפתר, לפחות לפני שעה יצאה הודעה שיש פתרון. אני יודעת שבמשרד העבודה והרווחה, וגם בביטוח הלאומי עשו מאמצים גדולים בימים האחרונים כדי שהדבר הזה אכן יתוקן. נשמח לשמוע ממך כבוד השר, מה בדיוק על סדר היום, והאם העיוות אכן תוקן במלואו. בבקשה. תודה רבה, גברתי היושבת-ראש, תודה רבה לוועדה, ובהזדמנות הזאת יישר כוח לוועדה, ועדה מקצועית ומסורה בכל תקופת המשבר הזה. בהקשר הספציפי הזה, בעצם, נוצרה בעיה שנובעת מן העובדה שכפי שאתם בוודאי יודעים, הזכאות לדמי לידה היא תלויה גם בעצם בתקופה שלפני הלידה, אותה אישה עבדה. אם אני זוכר נכון, שפיגלר, החוק מחייב מבחינת הוותק של דמי הלידה, זה עשרה חודשים לפני, נכון? מה שקורה זה שאם אין לה תאריך קובע במשך עשרה ימים לפני הלידה שלה, אז היא לא זכאית לקבל את דמי הלידה. הרעיון הוא כמובן לתת לה את מלוא דמי הלידה שהייתה זכאית להם ערב יציאתה לחל"ת. אז כמובן שבגלל הנסיבות של הקורונה שבעטיין הרבה מאוד נשים גם פוטרו או הוצאו לחל"ת,

כנראה מאלפים

לקבל את הזכאות לדמי לידה. צריך להדגיש שבנקודת הזמן הזו, אף אישה לא נפגעה. הבעיה הייתה אמורה להתחיל מעתה ואילך. אני באמת שמח גם בזכות הפעולה הנמרצת של הוועדה, גם בזכות הרבה מאוד ליווי תקשורתי שהיה בסוגיה הזאת. בעיקר בגלל או בזכות מאמץ גדול מאוד גם מצדנו וגם מצד הביטוח הלאומי, הצלחנו להגיע להסכמות עם משרד האוצר בלילה. מגיע יישר כוח גם לשר האוצר בעניין הזה. ההסכמות אומרות פשוטו כמשמעו - תקודם חקיקה שבעצם תשקף שני דברים. באופן ספציפי תתקן את העוול כך שגם אותן נשים שהוצאו לחל"ת או פוטרו ממקום עבודתן בתקופת הקורונה, תקבלנה את דמי הלידה שהן זכאיות להן על-פי החוק הקיים. הדבר השני, כמובן, שאנחנו לא נאפשר ולא אפשרנו פגיעה באותן נשים שממילא אתם יודעים נפגעו הרבה יותר מגברים בתקופת הקורונה. אז עכשיו לבוא ולהעניש אותן בגלל הנסיבות של המצב הכלכלי, זה דבר שהוא הזוי, והוא מוטרף לחלוטין. אני שמח שהדבר הזה נמנע. נקווה שעל חלק מהדברים כן נוכל לייצר תכנית, כי צריכה להיות פה חקיקה. אני מניח שנצליח להתגבר על המשוכה הזאת, ותקודם חקיקה ממש תוך פרק זמן קצר. מבחינתנו, אפילו בישיבת הממשלה. תודה רבה כבוד השר. רק כדי להבין, אתה אומר בישיבת הממשלה הקרובה, זה חייב לבוא לכנסת, חייב לעבור את כל התהליך? בהחלט, כיוון שמדובר בהליך של חקיקה. אנחנו נהיה תלויים בשני גורמים: ביצירת הסכמות בתוך הממשלה. אני מניח שאם יש הסכמה גם תקציבית של שר האוצר, אז לא תהיה כאן בעיה. אני רוצה בהזדמנות הזאת להודות למאיר שפיגלר שבאמת עשה לילות כימים כדי לפתור את הסוגיה הזאת ביחד איתי. לאחר מכן, אנחנו נהיה תלויים להבנתי, גם באישור של ועדת ההסכמות בכנסת, ושל יושב-ראש הכנסת, על מנת שנוכל לקדם חקיקה. נצטרך לצאת בקריאה גם ליושב-ראש הכנסת, וגם לוועדת ההסכמות כדי שבאמת הדבר הזה התרחש מהר לפני שנגיע לנשים הראשונות שייפגעו מהדבר הזה. בבקשה, חברת הכנסת תמר זנדברג. תודה, גברתי היושבת-ראש, אני חושבת שהאירוע הזה מעלה שני אירועים, שתי סוגיות. אחת כמעט אין סוף, אין תחתית לפגיעה בקורונה, במיוחד בנשים. אנחנו במשך חודשים ארוכים, והיו פה הרבה דברים, גברים ונשים, סוגיות של דמי אבטלה; סוגיות של אבטלה של צעירים, אבטלה של מבוגרים - המון סוגיות שעלו לאורך הזמן. תמיד גילינו שמתחת לכל סוגיה מתכתבת עוד סוגיה נשית. ממש בשבוע האחרון של הכנסת תיקנו לבקשתכם, לבקשת המשרד, אדוני השר, אדוני המנכ"ל, את התיקון עבור הנשים שיצאו לחל"ת, שפוטרו

שחזרו מחופשת לידה, ויצאו לחל"ת קורונה. ועכשיו אנחנו מגלים שהנשים האלה, בדיוק הנשים האלה גם לא זכאיות למענק לידה שזכאית להם כל אישה. הדבר השני,

עד כמה שאנחנו מעלים נושאים ואחר-כך הם מתוקנים, והמשרדים הולכים ומרימים את הכפפה,

כל הכבוד על הטיפול המהיר, וגם על השפה התקשורתית וכו'. אני רוצה להרים דגל בנושא החקיקה.

שאנחנו נתגייס,

נציגות ונציגי אופוזיציה. הרבה דברים בכנסת הזו עברו בסיוע או בתמיכה כמעט בלעדית של האופוזיציה. אני באמת רוצה לנצל את ההזדמנות כדי להתחייב ולקרוא שכולנו נעלה את הדברים במהירות, בלי שזה ייתקע עם איזה דילים שעכשיו מישהו יבוא ויתנה את זה בשביל משהו אחר, ובשביל ההתנחלויות, ובשביל אני לא יודעת מה. כבר יותר מדיי דברים נתקעו בשבועות ובחודשים האחרונים כי מישהו אחר עשה עוד משהו.

דרושה התגייסות נחרצת לטובת אותן נשים, ושנעביר את זה במהרה עוד בזמן שהכנסת פועלת בתקופת פגרת הבחירות המוזרה הזאת.

תודה רבה, חברת הכנסת תמר זנדברג. מבחינתנו, אנחנו נהיה מוכנים לעשות את זה אפילו במסגרת הוועדה הזאת. אנחנו נתגייס ונעשה את זה בצורה אינטנסיבית. בבקשה, חבר הכנסת יוראי להב. תודה רבה, גברתי היושבת-ראש, יש בעיניי נושאים שלא צריכים לעלות על סדר-יומה של הכנסת, זה אחד מהם. לא כי הנושא הזה הוא לא חשוב חלילה ולא כי לא צריך לתקן את זה, אלא כי הדבר הזה היה צריך לקרות מעצמו. זו הרי לאקונה שאף אחד לא התכוון שהיא תקרה. יש לה פוטנציאל לפגוע בהרבה מאוד נשים,

מרבית האנשים שנפגעו בתקופת הקורונה כלכלית הן נשים, כך שזו אוכלוסיית היעד שממילא זו אוכלוסייה מוחלשת, ומימלא צריך לסייע, בעיקר לנשים שעבדו בעסקים קטנים או בינוניים.

הייתי מצפה שהדבר הזה יתוקן, ולא יעלה על סדר יומה של הכנסת רק עכשיו. יחד עם זאת, אני כן רוצה לברך אותך, גברתי היושבת-ראש, שאת מקפידה להעלות את הנושאים ואת הלאקונות,

נפתרות ונפתרים, ואותך, השר שמולי, על המהירות של התגובה. וכמובן, את שפיגלר מהביטוח הלאומי. ההתגייסות של כל הגורמים מעידה על הפגיעה שהיא מובנת מאליה, ואני מאוד מקווה שנצליח לפתור אותה עוד בתקופת הכנסת נוכחית,

אז בכנסת הבאה. זו באמת סוגיה שצריך לפתור אותה ומהר, כי היא פשוט מובנת מאליה. אז תודה רבה על הדברים. אנחנו רוצים שזה לא יגיע לכנסת, שיגיע עכשיו, וגם מוכנים - - - עם הממשלה הנוכחית אני לא משוכנע שזה יקרה. יש בי הרבה תקווה חדשה שהדבר ייפתר. גם לי. אני לא רוצה להיות נביא בטרם עת, אבל שר הרווחה איציק שמולי, דוחף את זה. ואין לי ספק שזה יהיה בעת הקרובה מאוד. זה יעוגן או בחקיקה, או בהסכם. וכל אחת שתלד בסיטואציה הזאת, תקבל את מלוא דמי הלידה שלה. מה זאת אומרת או חקיקה או הסכם? אנחנו בוחנים את זה. מה שלא יהיה, זה ייצא אל הפועל. השר דוחף את זה, וכך גם זה יהיה.

אז יש פה תקווה עוד יותר גדולה.

אם אתה אומר שאפשר אולי לעגן את זה בהסכם, ואחר כך בחקיקה מאוחרת, אז זה יהיה הכי טוב לכולם. אנחנו בודקים את זה. מה שלא יהיה, מה שחשוב בשורה התחתונה, לא תהיה יולדת שלא תקבל את מלוא דמי הלידה שהיא זכאית להם. אני רוצה רק להיות מדויק. הייעוץ המשפטי של הביטוח הלאומי קבעה שנדרשת פה חקיקה.

המועצה של הביטוח הלאומי אישרה את הנוסח של התיקון בצורה של חקיקה. אם עכשיו יילכו למתווה של הסכם שאני לא יודע אם הוא אפשרי מבחינה משפטית - - - לא משנה, שיעשו גישור של התקופה הזאת, ואחר כך יחוקקו חוק. אם יש הסכמה בכנסת ובממשלה - זה במסלול הירוק,

אבל השאלה שלי הייתה רק כדי להיות שקופים כלפי הוועדה, מה המועד שאם עד אליו אנחנו לא מתקנים את המצב הקיים, נשים תתחלנה להיפגע?

קודם כל, במקרה הקיצון, זה נוגע ב-1 בינואר, כלומר, לפני מספר ימים. בכל מקרה שלא יהיה, אני לא מעלה על הדעת שזה לא יחול רטרו-אקטיבי על היולדת הראשונה שזכאית לקבל את דמי הלידה. חד ונחרץ. היא תצטרך לחכות עד שיושלם התהליך - - - כמו שהשר ציין, זה יהיה מהר יותר ממה שמקובל במחוזותינו. אנחנו נעקוב. בגלל שאתה אומר שכבר מה-1 לינואר כבר מתחיל לתת את אותותיו, אז אנחנו נעקוב ממש מדי יום, כי אנחנו יודעים שכל יום שעובר זה מאריך את מאריך את - - - בוקר טוב לכולם, באמת, משמח לשמוע בשורות טובות, במיוחד שעכשיו הגענו מהפגנה של בעלי המסעדות. המצב מאוד קשה, ואני מקווה שגם הדבר הזה יבוא על פתרונו בתקופה המהירה, כי אי אפשר להפקיר 200 אלף עובדים שמאחוריהם יש 200 אלף משפחות. לעניין של דמי לידה לנשים. באמת, זה נותן קצת תקווה לראות שדברים קורים למרות התקופה הקשה. אני רוצה להעלות בנוסף לנושא של דמי הלידה את כל הנושא של הנשים הלא מוגנות שמפטרים אותן. ראינו בשנה הזאת 15 אלף בקשות

לנשים מוגנות בחוק, וזה ביחס לשנים עברו של 1,000 בקשות לשנה. הרוב המוחץ 14 אלף בקשות אושרו, ואני הגשתי הצעה ושמענו מה התגובה. עדיין זה לא בסדר מה שקורה.

ספטמבר עד נובמבר, 3,000 ומשהו בקשות הוגשו,

53% של נשים שהן בהיריון. 7.5% בטיפולי פוריות. 3.8% לאחר חופשת לידה, ולאחר חופשת לידה 35.3% - הנתונים האלה אומרים דרשני. אנחנו לא מחדשים. אנחנו אומרים שהנשים הן החוליה הכי חלשה בחברה הישראלית, והכי נפגעת

כל פעם שקורה משהו, כל משבר, הראשונות שייפגעו אלה הנשים. וטוב שיש מישהו שמוכן ויכול להרים את הדגל הזה ולעשות בו שינוי. אני מבקשת, נכון שזה הישג שאנחנו נדאג לאותן נשים שיקבלו דמי לידה, וזו זכותן, כי הן שילמו כל השנים שלהן בעבודה שלהן, ומגיע להן דמי לידה. אז גם לאותן נשים 14 אלף נשים שהוצאו לחל"ת גם צריך לדאוג. תודה רבה חברת הכנסת אימאן ח'טיב.

תודה רבה, באמת, כבוד היושבת-ראש, על זה שאת מעלה את הנושא. אני גם כן עקבתי אחרי מה שהיה בתקשורת בנושא, אבל אני חייבת להזכיר, שגם הנושא שהעלתה חברת הכנסת אימאן ח'טיב, כשהייתי יושבת-ראש הוועדה הזמנית ועדת הרווחה, עלה גם הנושא בתחילת משבר הקורונה את הבקשות לפיטורים לנשים המוגנות לפי החוק מפיטורין. ראינו שבזמנו הממשלה רצה לקבוע תקנות בעניין הזה שהרשו אפילו למעסיקים לפטר, או להוציא לחל"ת בלי לבקש אישור, בלי לחכות לאישור. אני בזמנו פניתי לבג"ץ בנושא הזה, והיו ארגוני נשים שפנו לבג"ץ. בערב בג"ץ, בדיוק, כמו שבערב הוועדה הזאת, הממשלה ביטלה את התקנה, וחזרה וחייבה. אבל נוצר פער של שבועיים שלושה, שבהם כל מעסיק שרצה לפטר, להוציא לחל"ת נשים שהן מוגנות לפי החוק, עשה את זה

קיימנו גם דיונים, בדקנו, וביקשנו שייבנה מנגנון שיבדקו את הבקשות האלה, כי לא כל הבקשות הן אמיתיות. לצערי הרב, המכניזם הקיים באגף האכיפה במשרד העבודה והרווחה, לא מאפשר בדיקה דקדקנית לפעמים לבקשות האלה של הוצאת נשים לחל"ת. בזמנו, הרבה מהנשים בעצם - - - המצב שונה. בגל הראשון, ברשותך, זה אכן היה המצב. אני יודעת. אני הגשתי בג"ץ אז בזמנו על הנושא, בדיוק אמרתי את זה כבוד השר. לאור מה שאת הובלת, וגם הביקורת הציבורית המושגת

בסופו של דבר, כבוד השר, אם אתה בודק כמה מהבקשות מאושרות, ונותנים להם להוציא את הנשים לחל"ת, אתה רואה שמעל 80%,

נותנים להן את הפטור הזה וכן מאפשרים את הוצאת החל"ת. אני חושבת שזו הצטברות עוולה על עוולה. כלומר, הנשים האלה הוצאו לחל"ת ראשונות, ועכשיו הן קוצרות את התוצאות של ההוצאה הזו.

נמצאות כבר שנה. כולן אמרו לי אז לרוץ לבג"ץ, זה כולה כמה חודשים,

הן יחזרו לעבוד. הנה, אנחנו רואים. כבר עברה שנה כאשר הנשים האלה נמצאות בתוך הבית. הן נכנסו להיריון שוב, ואני מאוד שמחה.

אני מברכת על העובדה שהמשרד ואת והביטוח הלאומי נכנסו לתמונה, הגיעו לסיכומים האלה. את יכולה להיות בטוחה, כבוד היושבת-ראש, וגם כבוד השר, שכולנו נתגייס כדי להעביר אם הצטרך חקיקה, אנחנו נהיה שם, נהיה מגויסות, לא כדי לעזור לממשלה, אלא כדי לעזור לנשים האלה שמגיע להן לקבל את מה שהן צריכות לקבל. ואם לא, אם אפשרי דרך הסכם שהתווסף להסכמים של הביטוח הלאומי שמסדירים דברים כאלה, זה יהיה מצוין. יותר קצר לא צריך לא לעזור לא לממשלה ולא ולאחרים

אין לי בעיה לעזור לממשלה, לעזור לציבור תמיד. עשינו את זה כל החודשים האחרונים, נעשה בשמחה גם בהמשך.

לציבור בשמחה נעשה. תודה רבה, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. חברת הכנסת הילה שי וזאן. בבקשה. תודה רבה, כבוד היושבת-ראש, באמת, קצת חבל שתמיד זה צריך לעבוד בשיטה של לחץ, לחץ שלנו כדי שהדברים יקרו. אבל בסדר, אנחנו יודעים את זה. אנחנו עושים את זה פה בוועדה כבר הרבה מאוד חודשים. העיקר, כמו שאמרת, העיקר התוצאה. אני רוצה לציין עוד דבר לגבי הבעיה של נשים שבאמת עתידות ללדת בשנת 20/21. מאיר,

אשמח שתתייחס לעניין, מתעצם ככל שמדובר בנשים עצמאיות, כי מי שתלד בשנת 20/21, בעצם דמי הלידה שלה היו מחושבות בדרך כלל על-פי השנה, ואחרי התיקון של 2016, שהמחוקק באמת נתן את דעתו לעניין, אז אפשר לחשב לה את דמי הלידה, על-פי השנה שבה ילדה, או השנה שקדמה לכן. שנת 2020, היא שנה מאוד בעייתית לעצמאיות, כך ייווצר מצב, שאותן הנשים שיילדו בשנת 20/21, כאמור, יקבלו דמי לידה נמוכים,

אני חושבת שכדאי כבוד השר שניתן את הדעת לכך במעוד מועד לגבי אותן הנשים איך אפשר לסייע להן בדמי הלידה, וליצור שיטת חישוב אחרת על מנת שלא ייווצר מצב שאחרי שהן יילדו הן יהיו ללא דמי הלידה. תודה רבה, חברת הכנסת הילה שי וזאן. בבקשה, מאיר שפיגלר. אני אציין, עצמאיות, מקבלות את דמי הלידה בהתאם למקדמות מה שהן משלמות. את צודקת, שכתוצאה מאירועי הקורונה והמצב שבו עסקים או נסגרו או הפחיתו בצורה ניכרת את היקף הפעילות שלהן, הן גם שינו את הדיווח לגבי המקדמות,

אם מדובר על שנת 2020, מה שאת אמרת תקף. אנחנו בחנו את זה אתמול. הרעיון הוא לעשות מעשה דומה מאוד למה שעשו ברשות המסים עם המענקים והסיוע שנתנו לכל מיני עצמאים ובעלי עסקים. בהגינות אני אומר לך, לא ישבנו על זה על קוצו של יוד, זו האמת. אבל לעניות דעתי, מה שתקף לגבי הפיצוי שניתן, צריך להיות תקף לגבי הנשים העצמאיות שתלדנה, וזה צריך להיות על בסיס השנה הקודמת הד-הוק שקדמה לה, בהתאם למקדמות המס שהן הלכו ודיווחו עליהן. נשמח שזה אכן יקרה כמו שאתה מציין שצריך.

גם בקטע הזה של אותן נשים שכירות שהחל מינואר לא יכולות לקבל יותר לא דמי לידה ולא דמי אבטלה. אני לא כל כך בטוחה שהנושא הזה הובן כל כך טוב בשיחות עד עכשיו, הן לא יכולות לקבל דמי לידה, והן לא יכולות לקבל דמי אבטלה מפני שהן לא יכולות לעבוד, אז הן בעצם לא מובטלות לפי החוק. אני חושב שזה מאוד חשוב להדגיש. הנושא הבא, זה אותו נושא של עצמאים שדיברו כאן מאוד יפה. זה גם נושא שאני בקשר עם ביטוח לאומי הרבה מאוד. הנשים העצמאיות, אני רוצה לחזק את זה. אם ב-2020, ההכנסה שלהן מאוד נמוכה, 2021, ההכנסה שלהן תהיה מאוד נמוכה. דמי הלידה שלהן יהיו מאוד נמוכות, בהתאם למקדמות ששילמו, כמו שאומר נכון מאיר, ואחר כך בהתאם לשומות שיגיעו, הן לא יוכלו לקבל יותר פיצוי, וזאת נקודה מאוד חשובה. אותו דבר אנחנו ביקשנו כלשכה גם בנושא תגמולי מילואים. ביקשנו את 2019 כבסיס. הביטוח הלאומי עובד על זה, וכנראה שגם את זה יקבל. אני מאוד מצדיקה היום את קיום הוועדה היום. אני מאחלת לכם הצלחה ענקית במה שאתם עושים.

תודה רבה אורנה.

אני רוצה לשאול בהמשך לדבריה, רק כדי לדעת שהנקודה הזאת סגורה. כשאנחנו מדברים על דמי הלידה הם יהיו 70% מהשכר הריאלי? לא. אני לא יודע מאיפה בא ה-70%, זה איזה משהו שקיבל לגיטימציה, לא במרכאות, מדמי אבטלה. מפני שדמי האבטלה הם לא אחידים, הם משתנים בהתאם לגיל המובטל, או החלת"ניק, ולגובה השכר שהוא קיבל לפני שהוא יצא לאבטלה, זה נע בין 31% עד 60% או 42% עד 80%, תלוי בגיל האדם. אני רוצה לדעת אם דמי הלידה הם לפי השכר הריאלי שלהן, או לפי גובה דמי אבטלה?

לפי השכר שהן קיבלו לפני שהן יצאו לחל"ת.

זו נקודה מאוד חשובה, אני מבקשת שהיא גם תופיע בסיכום, כי חשוב לנו לוודא שהן גם מקבלות את זה, וגם מקבלות את זה בצורה צודקת. צריך להיות הגון ולומר, הסיפור הזה הותר על-ידי שר הרווחה והביטוח הלאומי מבעוד מועד. אנחנו פעלנו בנושא הזה,

אנחנו הובלנו. הנקודה הזאת מאוד חשובה שתהיה מבחינת המודעות של הציבור ברורה לחלוטין. אז איך קרה שאנחנו עברנו את ה-1 לינואר וזה לא טופל? אני אענה. משום העובדה, זה שאנחנו עלינו על זה, זה לא אומר שעלינו על זה מזמן. האירועים בהחלט פוקדים אותנו בהתאם לציר הזמן. לא כל דבר אנחנו יודעים הרבה לפני קיומו. אף אחד לא העלה בדעתו שנשים שנכנסו להיריון, תהיינה במצב של חל"ת יותר מעשרה חודשים, אף אחד לא העלה את זה על דעתו. אבל לפחות אנחנו בוחנים את עצמנו כל הזמן, בודקים מה קורה בציר הזמן, ועושים את הכול כדי לתת מענה כמי שמובילים את העניין, ולא כמי שנגררים אחריו. תודה רבה על ההבהרה. שלום לכולם, אני רוצה קודם כל להודות ליושבת-ראש הוועדה על קיום הדיון החשוב הזה. אני רוצה להודות גם לביטוח הלאומי בראשותו של מר מאיר שפיגלר, שבאמת עושה דברים נפלאים ונענה וערני לכל הבעיות שעולות כתוצאה מהמשבר החמור הזה. לשר העבודה והרווחה ולאוצר, שיבינו את החשיבות של הדבר הזה, ואת החשיבות שדמי הלידה ישולמו במלואן לכל הנשים שסובלות מהמשבר, כדי שלא יהיה להן, בנוסף לזה שהן מקבלות דמי אבטלה, ובסופו של דבר לא יקבלו דמי לידה, דווקא בתקופה שהן הכי זקוקות לו, ודמי לידה שעבורן הן שילמו דמי ביטוח לאומי כל השנים. בשדולת הנשים אנחנו פנינו גם לוועדה יחד עם נעמ"ת בקשר לנושא הזה. אנחנו שמחות על הפתרון שנרקם ונמצא, ורק רוצות לוודא שהדבר הזה יטופל בדחיפות, והפרשה הזאת תסתיים. יש סוגיות שהן מגדריות כתוצאה מהמשבר הזה, וברגע שניתנת להן תשומת הלב והפתרון הראוי, אז אנחנו רואות שמביא דברים טובים. זה יכול להיות תקף לכל הנושאים המגדריים, לגבי הנושא של אלימות במשפחה, לגבי נושאים בתעסוקה שאנחנו רואות שעולות חדשות לבקרים. ומה שצריך זה באמת להיות עם היד על הדופק ולתת להן מענה ראוי. אני מצטרפת לקריאה לגבי העצמאיות שאנחנו רואות שקיימת בעיה קשה גם לגביהן. צריך לתת את הדעת ולהסתכל אפילו ל-2019, לגבי עצמאיות שהיו עצמאיות כבר אז, ומנגד, עצמאיות שפתחו עסקים רק עכשיו, למצוא את הפתרון גם עבורן, שהן גם לא ייפגעו בדמי הלידה שלה. תודה. תודה רבה, גלי. לשמחתנו, הסוגיה הזאת נפתרה. אני רוצה לברר עם נציגי הממשלה שאכן אנחנו סגורים בעניין הזה. רק אם יש למישהו משהו להוסיף על הדברים שנאמרו כאן, אז אנחנו נאפשר בשמחה. אני רואה אותך בת-עמי. אם יש לך להוסיף. אני רוצה להוסיף בעניין הנשים העצמאיות, שנמצאות תמיד בתחתית אחרי הנשים שיולדות, ויש כמה סוגיות שתלויות ועומדות ואנשי האוצר ורשות המסים מודעים אליהם.

מכיוון שההתנהלות היא מול רשויות המס בנשים עצמאיות, אנחנו פחות נהנות מהרוח הגבית של ביטוח לאומי, שיכול להעביר את תיקוני החוק. כרגע, כשאנחנו אומרים על הנושא של הנשים העצמאיות, שהוא עוד עתיד להיפתר, אני רוצה שנבין שאנחנו מדברים על בין 10 אלפים, ל-13 אלף נשים עצמאיות שעתידות ללדת בשנת 2021, וכ-80% מהן, על-פי הנתונים של רשות המסים, נפגעו ממשבר הקורונה. אני מצטרפת לברכות על זה שמצבן של הנשים השכירות יהיה טוב, ואנחנו זונחים כרגע מאחור סדר גודל של 10 נשים עצמאיות שאין להן פתרון.

כן. אבל זה גם יהיה בשינוי בחקיקה,

לפי מה שהבנתי במאבק הקודם כאן. ועוד נקודה שאני רוצה להגיד. במאבק הקודם של נשים עצמאיות על שנת 2019, קיבלנו הבטחה מהאוצר, שבעתיד יהיה תיקון חקיקה על מענקי שנת 2021, לנשים שילדו ב-2019. אותן נשים שילדו ב-2019, יקבלו עכשיו, במענקי הקורונה של שנת 2021, מענקים זעומים, אם בכלל, מכיוון שבשנת הלידה, היו להן הכנסות נמוכות יותר. כשהתנהל המאבק גם כאן בוועדה המכובדת עבור זכויות נשים עצמאיות שילדו ב-2019, כבר אז לפני שלושה חודשים, קיבלנו הבטחה מהאוצר שהעניין הזה יתוקן ותעבור חקיקה. הנה, עברו שלושה חודשים, לא עברה חקיקה. למאבק שלנו מצטרפות יולדות עצמאיות של שנת 2021, וצריך לתת פה פתרון, ולא הבטחות לחקיקה. אנחנו מבינים את מצבן המורכב של היולדות העצמאיות, גם הן חייבות להיות חלק מהפתרון. מסכימה לגמרי. תודה רבה על ההערה. נשמע את נציג האוצר.

אני אשמח שתתייחס לשתי הסוגיות האלה, כי צודקת בת עמי, הייתה פה התחייבות שהדברים יתוקנו.

אנחנו צריכים לתקן גם לגבי אלה שילדו ב-2021. אשמח להתייחסות רחבה. בבקשה.

קודם כול, אני בטוח שמנכ"ל הביטוח הלאומי כבר עדכן את הוועדה שהגיעו להסכמות בינו לבין שר האוצר בנוגע לדמי הלידה, ישולמו לפי השכר האחרון,

לדמי האבטלה. יש לנו עוד קצת עבודת מטה בעניין הזה כדי להבין בדיוק את המספרים והנתונים, ולהביא את המקור הנדרש. אבל באופן עקרוני, זה ההסכם שיש ואיתו אנחנו מתקדמים. כשאתה אומר נדרשת עוד עבודת מטה, זה אומר שזה הולך לעכב לנו את התהליך, או שאתם קודם כול יוזמים?

לגבי הנושא של נשים עצמאיות. לצערי, זה פחות תחום האחריות שלי בתוך משרד האוצר.

לברר מעט יותר. אני אחראי יותר לתחום של הביטוח הלאומי באמת, והסוגיה של העצמאים נמצאת בצוות שאחראי יותר על רשות המסים. אני בטוח שנוכל לבדוק מה קורה איתם. גם בנושא דמי לידה

שמנכ"ל הביטוח הלאומי דיבר עליו. אנחנו, כמובן נדון בדברים בינינו ונבין לאן פני הדברים, בטוח שנגיע להסכמות גם בנושא הזה. אני מבינה. אני יודעת שאתם רפרנטים, אתם מחולקים לפי תחומים. אבל בסוף צריך להסתכל על זה בראייה רחבה, אחרת זה חלם. אנחנו הרי מדברים בסוגיה של דמי אבטלה, צריך לטפל בדמי אבטלה בכלל לנשים, בין אם הן עצמאיות, שכירות, או כל סטטוס אחר, הדברים חייבים להיות מטופלים בראייה רחבה. הסיפור באמת של אותן נשים שילדו ב-2019, וכל המענקים שלהן מושפעים מהלידה ב-2019, גם זה לא טופל. אנחנו כבר עשרה חודשים באירוע זה לא נולד אתמול. אני מאוד מבקשת שאנחנו נקבל מסמך כבר עד מחר שאומר לנו בדיוק איפה הדברים עומדים כדי שאנחנו נוכל לעדכן גם את הנשים.

המצוקה הזו של המשבר שכולנו נמצאים בה. תודה רבה.

היי הדיל, בשורות טובות תתנו לנו. איפה אנחנו עומדים מבחינת הסטטוס, אותה הצעת חוק שמדוברת כאן? טיוטת התזכיר הועברה במסלול הרגיל מבחינת משרד המשפטים לבחינה המשפטית הרגילה שבדרך כלל קודמת או מקבילה לקידום חקיקה, בעיקר חקיקה ראשית, אבל גם בהיבט של קידום חקיקה בתקופת בחירות לנוכח בחירת היועץ המשפטי לממשלה, ביחס לדרישה לחובה של הממשלה והכנסת לנהוג באיפוק ברישום בתקופת הבחירות, ולא ראינו בקידום החקיקה קושי שבעניינו בשני היבטים אלו, וגם אושרה בעצם לנוכח הדחיפות, אנחנו מבינים גם שהחקיקה צריכה להיכנס לתוקף ממש בשבועות הקרובים. צריכה להיכנס לתוקף מה-1 לינואר נכון מאיר? כן. מהבחינה הזאת בעצם אנחנו אישרנו, והמשנה ליועץ המשפטי לממשלה סמך את ידו על קידום החקיקה, ונשאר להביא את זה לאישור הממשלה, ולהניח את זה על שולחן הוועדה הרלבנטית בכנסת. מה שאני מבינה ממך, אם אני מסכמת את זה עבור מי שצופה בנו, שזה בתהליך מאוד מתקדם, זה עבר את כל הפרוצדורות והאישורים המשפטיים. אנחנו כמובן נעקוב. תודה רבה הדיל. אני לא אאריך, אני רוצה להצטרף למה שנאמר לגבי ההתייחסות לסוגיה הזאת שהיא מאוד חשובה, אנחנו שמחות שמקדמים אותה בצורה מהירה. רציתי רק להתייחס לכך, לא שמעתי לגבי התייחסות לעניין חישוב שמיטיב ביותר עם היולדת. אני עו"ד ב"קו החם". אנחנו מקבלות הרבה פניות בנושא הזה של גובה דמי הלידה, מה יהיה בעצם גובה דמי הלידה במצב הזה, נשמח להבין. בנוסף, להתייחס לדברים שהעלו חברות הכנסת בנוגע למנגנון ההיתרים, ורק לומר שבאמת אנחנו נשמח לשמוע ממשרד העבודה והרווחה את ההתייחסות להערות לגבי המנגנון שיהיה מנגנון שיוכל למצות את הבדיקה של המעסיקים שמבקשים לקבל היתר לפיטורין והיתר לחל"ת, בעצם בכלל למנוע את המצב שאליו הגיעו אותן יולדות שבעצם מובטלות ובחל"ת כבר עשרה או תשעה חודשים.

מתכוונת לשכירות מה יהיה גובה דמי הלידה? כי דובר כאן שזה יהיה בהתייחס לשכר הריאלי ולא לדמי אבטלה. זאת אומרת, כבר ניתנה לזה תשובה. כן, רק השאלה היא, האם מישהי הועסקה במשרות חלקיות במהלך התקופה הזאת, והושלמו לה דמי אבטלה, כי בעצם היא הייתה מועסקת בצורה חלקית, האם עדיין התחשבו ויילכו אחורה, לתקופה שבה היה גובה השכר שלה הגבוה ביותר. נאפשר למנכ"ל הביטוח הלאומי להשיב. החישוב של דמי הלידה יישאר כפי שהוא היה תמיד. הן תקבלנה את דמי הלידה בהתאם למה שהיה הכנסתן כשכירות לפני כן, כאילו ולצורך העניין, הסוגיה הזאת של עשרת החודשים - - - לפני העשרת חודשים.

זאת אומרת, מה שהיה כלפי כל היולדות, יהיה מנת חלקן של היולדות שתיכנסנה תחת האכסניא של התיקון שכרגע עומד על הפרק מבחינת החוק. זה התייחס למה שהיה לפני תקופת הקורונה, ולא לגבי התקופה האחרונה. כל הרעיון פה היה לנסות וליצור מצב שבו אנחנו לפחות מבחינת הזכאות לדמי לידה,

מהנסיבות המיוחדות של הקורונה, ומאפשרים את תשלום דמי האבטלה כאילו אנחנו נמצאים במצב קיים כמובן על מנת לא לאפשר

זו מלאכת הפרשנות הכי מרחיבה שאפשר מבחינת הזכאות של אותן נשים לדמי אבטלה. כמובן, כשאני אומר פרשנות מרחיבה, זה אומר ללכת למה שהיה לפני הקורונה.

עבדה באיזושהי עבודה מזדמנות בשלהי הגל הראשון, כמובן שזה לא הוגן להסתכל על השכר שהיה שם. גם לגבי המנגנון והפרוצדורה, הפרוצדורה קיימת של מתן תשלום דמי לידה קיימת בביטוח הלאומי עשרות בשנים. אנחנו לא משנים שום דבר מהפרוצדורה הזו. הפרוצדורה קיימת, אנחנו רק עושים שינוי בהגדרות של החוק היבש, כך שאנחנו נוכל להתעלם מתקופת הקורונה, ולשלם לאותן נשים את דמי הלידה שהן זכאיות לקבל אותן אילולא היו כאן נסיבות מיוחדות.

לא שמעתי שהייתה התייחסות רק למנגנון של ההיתר. לגבי פיטורין של

קודם חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, העלתה את הנקודה הזאת. אולי זה נתון להחלטת יושבת-הראש, או להחלטת יושב-ראש ועדת העבודה והרווחה. אולי כדאי לייחד דיון לעניין של פיטורי נשים בתקופת הקורונה, או הוצאתן לחל"ת. אני יודע מה הייתה הנחייה הגורפת שלי, כפי שאמרתי קודם, ותיכף מאיר דוד

ההנחיה שלנו באופן חד-משמעי,

שאין יותר לתת אישורים אוטומטיים לגופים להוצאה של נשים לחל"ת או לפיטורין. כל מקרה חייב להיבדק לגופו. בואו נבין רק דבר אחד. התקופה הזו היא תקופה שכן יש נסיבות מיוחדות.

העובדים והעובדות שלו נפגעים,

שלום לכולם. המנגנון הוא מאוד פשוט. כל בקשה של מעסיק שמתקבלת, גם תמר מכירה את זה, חלק מההנחיות כתבנו בשיתוף עם הארגונים גם. כל פנייה שמתקבלת ממעסיק נבדקת הן על ידי המעסיק והן על ידי העובדת. נעשה תשאול של העובדת, נעשה תשאול של מעסק. ככל שהוא טוען לסגירת העסק, הוא צריך להוכיח לנו שאכן הוא סגר את העסק, שאכן הוא לא מעסיק את העובדים. אנחנו דורשים ממנו שיראה לנו ראיות לכך שהעובדת הזאת לא הולכת לצאת לחל"ת, או לא הולכת להיות מפוטרת, רק בגלל היותה בהריון, או רק בהיותה בתקופה הוגנת, אלא ההשלכה על כלל העובדים. המנגנון הזה כבר קיים אצלנו ממרץ, למעט התקופה של השבועיים של התקש"ח, שציינה חברת הכנסת סלימאן. אנחנו עובדים כך כבר עשרה חודשים עם כל הכוח האדם שיש לנו במינהל. מתחנו את כוח האדם מקצה לקצה. אין עובד שלא נרתם לנושא הזה. אני אומר, עברנו את הגל השני, ועכשיו אנחנו בתוך הגל השלישי.

כל הודעה בתקשורת, או כל החלטת ממשלה, או אפילו רעיון בממשלה שעדיין לא מגובש, משפיע בצורה משמעותית. זה מעלה את גל הבקשות - כבר אני רואה בשבוע האחרון 500, 600 בקשות לאנשים שנערכים לגל השלישי, מה יהיה אם יותר סגר מוחלט וכל מערכת החינוך ייסגר, וכל העסקים ייסגרו. אני מבטיח לכולם, כל בקשה באופן פרטני, ככל שהעובדת מתנגדת או מעלה טענות של - המעסיק מפלה אותי, יהיה שם סירוב, לא יינתן היתר. כל בקשה אנחנו יורדים לעומקה של הבקשה, וגם בהחלטה אנחנו מתייחסים באמת למכלול השיקולים שהציג המעסיק והציגה העובדת.

כמו שציינו פה, כמות ההיתרים היא גבוהה, אבל בואו נזכור מה היה לנו ממרץ עד עכשיו מיליון מובטלים,

אנחנו על סביב ה-600 אלף. עדיין כמות גדולה מאוד של עסקים סגורה באופן חלקי, וכמות לא מעטה של עסקים נסגרו באופן קליל.

העובדים כולם הולכים הביתה ברובם, וזה רוב המקרים,

רוב המקרים שלנו בחלת"ים, או בפיטורים של העובדים שהעסקים נסגרים וכל העובדים הולכים הביתה גם אם זה לתקופה מוגבלת. מעטים המקרים שאנחנו נותנים היתר שהעסק ממשיך לעבוד, אבל אי אפשר למצוא פתרון לאותה עובדת. אנחנו משתדלים למצוא פתרונות ביחד עם המעסיק, איך קודם כל לתת פתרון לאותה עובדת להמשיך להעסיק אותה, אפילו על פני העובדים האחרים. זה המנגנון, הוא עובד כבר כך עשרה חודשים. תמיד יש מה לשפר בו. אנחנו בשיח מתמיד עם הארגונים. אנחנו מקבלים מהם פידבקים. אנחנו גם לומדים מטעויות של העבר.

כולנו חשופים גם לטעויות ומנסים איך לשפר אותן. אבל ככל שהתקופה הזאת נמשכת, האתגר הוא הולך וגדל. ככל שהתקופה הזאת תימשך ויהיו יותר חלת"ים, האתגר יהיה הרבה יותר גדול והרבה יותר קשה להתמודד איתו. אני מאוד שזה באמת יילך והצטמצם וייגמר המצב הזה כמה שיותר מהר, כדי שלא נצטרך להמשיך ולתת כמות כזאת גדולה של היתרים. אבל רוב ההיתרים הם לחלת"ים בגלל שרוב העסקים כבר לא פעילים בתקופה הזאת. תודה רבה. אנחנו כולנו שותפים לתקווה שהתקופה הזו תסתיים במהרה בימינו. אבל בואו לא נתעלם מהעבודה שאת השבר האמיתי אנחנו נפגוש כאן בסביבות חודש יוני, שייגמרו החל"תים והאבטלה, ולא בטוח שלכולם יהיה לאן לחזור מבחינת מקומות העבודה. כמובן, נהיה כדי לעקוב. ברשותכם, אני רוצה לסכם את הדיון.

אני מודה לך השר שמולי שהשתתפת בדיון, וגם לך, מאיר שפיגלר, מנכ"ל הביטוח הלאומי, גם על ההשתתפות בדיון, וגם על המאמצים שנעשו בימים האחרונים כדי לתקן את העיוות הזה שנוצר.

מבקשים לקבל בשבוע הבא כבר עדכון סטטוס לגבי קידום החקיקה, לוודא שהחקיקה מגיעה לאן שצריך בכנסת, או אם אתם עושים את זה בערוצים אחרים, ובלבד, שיהיה ברור לכולם, שאף יולדת לא תיפגע גם באופן רטרואקטיבי מה-1 לינואר. אנחנו מבקשים מהאוצר התייחסות כבר מחר לגבי הנושא הזה לדעת שהוא סגור מבחינתכם, וגם לגבי הנושא של נשים עצמאיות שיולדות גם מבחינת דמי הלידה וגם מבחינת המענקים שמושפעים מדמי הלידה ומהלידה שהייתה ב-2019. תודה רבה לכולם.

12:05.